בוקר טוב שלום לכולם, אנחנו מתחילים את ישיבת ועדת החינוך שעוסקת הבוקר בנושא תקנות קורונה, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה בנוסח משולב עם תיקון 15. היועצת המשפטית בבקשה. אז באמת אנחנו מדברים על תיקון מס' 15 לתקנות סמכויות מיוחדות להגבלת פעילות חינוך והוראות נוספות. התקנות האלה בעצם נכנסו לתוקף, הן הובאו אלינו כשעוד היה מצב חירום, עכשיו אנחנו במצב בריאותי מיוחד וגם הפיקוח הפרלמנטרי משתנה, אבל כשהן הובאו זה היה מודל של מצב חירום, ולכן באמת הן נכנסו כבר לתוקף, והפיקוח כרגע הוא בדיעבד. התוקף שלהן הוא עד 10 במרץ, זאת אומרת ביום חמישי הן פוקעות. התיקון הזה האריך את תוקף התקנות כפי שהן היו במועד שהוא הובא, וזה אומר שבעצם ההוראות שהוארכו, הן ההוראות הכלליות לגבי חובת מנהל מוסד ובעל מוסד, לעמוד ולקיים את הוראות התקנות. ההוראה לגבי עטית מסכה, חובת עטית מסכה במקומות סגורים, שבעצם נקבע בצו בידוד בית, ועשו לה רק התאמות כאן בתקנות שלנו לגבי ילדים מכיתה א', ולגבי מסיכה שקופה בכיתות שבהן יש ילדים כבדי שמיעה. וההוראה היותר משמעותית, זה לגבי באמת כניסה של עובדים למוסד חינוך, רק מחוסנים ומחלימים, ואם לא אז בהצגת תוצאה שלילית של בדיקה, שהיא צריכה להיות בדיקה מיידית אבל לא ביתית, מוסדית. זאת הוראה שבעצם הוארכה עד 10 במרץ, אני אגיד שזה משהו רוחבי שהוארך לגבי עובדים במוסדות בריאות ורווחה, או בעצם מוסדות שיש בהן אוכלוסיות שנחשבות יותר רגישות, ככה רואים גם את בתי הספר, אולי אחר כך אפרת תסביר, ולגבי מה שצפוי בהמשך, אני כן אגיד שבוטלו, וזה כבר היה בסט הקודם, זה ממשיך כך. כל ההיבטים הפליליים, המנהליים, הקנסות, לא קיימים בתקנות, אלא רק ההוראה לגבי עצם הכניסה למוסד החינוך, ושבעצם בגלל שינוי המצב הבריאותי המיוחד, כדי לדעת מה צפוי לנו, היו אמורים להביא לנו שישה ימים לפני המועד התחילה הצפוי של התקנות החדשות, היו אמורות להגיע אלינו. אז מכיוון שעדיין לא הגיעה שום טיוטה של תקנות, ההנחה היא שלא צפוי משהו, אבל פה נשמע מה צפוי, זה כרגע המודל החדש של הפיקוח הפרלמנטרי, אולי נרחיב על זה קצת בהמשך, אבל זה מה שלפנינו. תודה רבה היועצת המשפטית של הוועדה. משרד הבריאות, בבקשה אפרת. תודה, תודה. אז כאמור, בהמשך למה שהיועצת המשפטית אמרה, אכן תוקף התקנות פוקע ב-10. התקנות היו טובות ונכונות, לפרק הזמן הזה שבו בעצם נכנס מתווה חינוך חדש, שבו הייתה עלייה מאוד גבוהה בתחלואה, וכן היה איזה שהוא רצון לשמור על רצף לימודי, כן לאפשר הגנה גם לתלמידים וגם על צוות ההוראה. ולכן באמת הדבר המרכזי שעוד נשאר בתוקף ופוקע גם ביום חמישי, זה באמת הנושא של הבדיקות למורים, ואנחנו חושבים שזה באמת היה נכון, שוב לאור העובדה שזה באמת היה משהו רוחבי בכל המשק לעובדים. כנראה הצפי שהבדיקות האלה יישארו רק עבור מערכת הבריאות, עובדים במערכת הבריאות, וכאלה שבאים באמת באוכלוסייה קשישה, מגן אבות כנראה, אבל אנחנו לא צופים להאריך את הנושא הזה בעובדי מערכת החינוך מעבר ל-10 למרץ. מבחינת התחלואה במדינה, אנחנו רואים שיש ירידה משמעותית, אנחנו עדים גם במספר מאומתים חדשים, גם מספר החולים הקשים, ממש יש דעיכה של הגל, אנחנו מקווים שהיא תימשך, וזהו, זה בגדול. האם את יכולה להגיד לנו אפרת, איך ייראה המצב המיוחד מה-10 למרץ?

אנחנו יודעים שיש שינוי מבחינה משפטית, זה אולי את תרצי להתייחס מבחינת התוקף של הוועדה,

את יודעת להגיד לנו לגבי החודשים הקרובים, מבחינת מערכת החינוך, מה שעניינה של הוועדה הזו, למעט עטית מסכות בעצם, המצב הוא רגיל? אני אומר נכון, כדי לפשט לציבור? ב-10 למרץ פוקע המתווה בודקים ולומדים, גם בתי ספר יסודי, כמובן להזכיר לוועדה, מתווה העל יסודי כבר פקע בשבוע שעבר, בתי הספר היסודיים יש להם למעשה עוד בדיקה אחת ביום רביעי הקרוב וביום חמישי המתווה הזה פוקע. מבחינתנו המתווה הזה כן נתן שכבת הגנה משמעותית, ואנחנו ראינו בצורה חד משמעית, ואפשר, אני אוכל לשלוח לכם אחרי זה את הגרפים, וממש רואים בימים של הבדיקות, זאת אומרת אם זה ביום ראשון, אז רואים ביום שני את הנתונים לגבי יום ראשון של עלייה במאומתים. זאת אומרת שההורים ביצעו את הבדיקות, איתרו את המאומתים, ואכן המאומתים גם נשארו בבית.

אנחנו כן הצלחנו במתווה הזה, למנוע כניסה של מאומתים לבתי הספר, ולהגן על הילדים שכן מגיעים ובייחוד הלא מחוסנים, ויחד עם זאת לשמור על רצף לימודי.

יש לכם נתונים, למרות שבסיס הנתונים זה משרד החינוך, איזה אחוז מהתלמידים ביצע בדיקות בראשון? אני יודעת לפי הנתונים שקיבלתי ממשרד החינוך, אני לא יודעת אם הם נמצאים פה, אבל יש הערכה שכשהיה גם את המתווה העל יסודי, הערכה של 60% בערך שביצעו את הבדיקות. 60% ביצעו את הבדיקות. זה קשור למגזר, זרם זה או אחר חינוכי? אני לא יודעת, זה נתונים שמשרד החינוך יוכל

אני יודעת שכן יש דיפרנציאציה בגלל אופן הדיווח, זאת אומרת יש את הדיווח המקוון ויש את הדיווח הידני, אז יש מגזרים שיותר נוח הדיווח הידני, אבל המעקב עצמו היה אצל משרד החינוך.

מה מספר המאומתים בימים האחרונים, אני כבר לא רואה את זה ב- 12N, סימן שזה כבר ירד?

עומד על כמה אלפים, זה כאילו מעט, אבל בהשוואה לעשרות אלפים, אז בשבת, בשישי עמד על 4,500. עדיין מספרים גבוהים. מספרים גבוהים נכון, אבל הכל יחסי. אבל מקרי מוות, זה צנח מתחת ל-100 השבוע? מקרי מוות מתחת ל-100? אני יודעת משהו כמו סדר גודל של 14, 15 ליום, משהו כזה. אנחנו עדיין במגפה. נכון, נכון, אנחנו עדיין במגפה.

מה שחשוב לוועדה הזו, זו אמירה שלכם שמתווה הבדיקות פעמיים בשבוע, מבחינתכם הוכיח את עצמו מבחינת שכבת ההגנה על מערכת החינוך?

אנחנו לא ראינו בתקופה הזו של המתווה שהתחיל ב-27 לפברואר, לא ראינו תחלואה חריגה, לא משהו שהוא יוצא דופן. הייתה תחלואה גבוהה כן, הייתה תחלואה גבוהה בכל המדינה, אבל מבחינת מערכת החינוך אנחנו לא ראינו איזה שהוא משהו חריג, היינו באמת במעקב כל הזמן, כמובן גם עם משרד החינוך. במידה והיו איזה שהם התפרצויות נקודתיות, אז כן הפעלנו את כל המנגנונים שקיימים, אם זה דיגומים בבתי הספר, אם זה סגירת כיתות, סגירת מוסדות. זאת אומרת הכלים שהיו קיימים כן עזרו, אבל באופן כללי ברוב האוכלוסייה, הלמידה הייתה רציפה ובטוחה ובלי בידודים. ושוב על מנת לפשט, בעצם החל ב-10 במרץ ביום חמישי הקרוב, למעט מסכות. משישי בעצם, זה בתוקף עד חמישי. כן אבל למעשה זה יום רביעי, כי ביום רביעי זה בעצם היום שצריך להיבדק. מבחינת מערכת החינוך, החל מה-10 במרץ במצב המיוחד שמוכרז, למעט מסכות, היא מתנהגת בשגרה? מיום שישי כבר. שגרת טרום קורונה למעט מסכות?

אני רוצה אם אפשר כן לשאול. בוודאי. בכל זאת אומנם התקנות האלה כאמור עד יום חמישי, אבל בכל אופן הן קובעות מגבלות על הכניסה של העובדים עם תו ירוק או בדיקה, זה כן דבר שיוצר מגבלה על אותם עובדי הוראה. זה פעמיים בשבוע כאמור, כלומר נשארה פעם אחת.

נכון אני רק אומרת שהדבר הזה מחייב, שכן זה היה מבוסס על נתונים ותשתית שמצדיקה את זה, שמראה שיש אבחנה בהדבקות, בתחלואה שמצדיקה את זה. ואני רק אגיד, שבחוות הדעת האפידמיולוגית שאז הוצגה לנו שהיא נכון לתחילת פברואר, כבר אז הוועדה הזו לפחות, כשאישרנו את הסט הקודם, לא במיוחד השתכנעה שיש הצדקה לדבר הזה. אז אני חושבת שכן אפשר להתעכב למרות שזה לעוד שלושה ימים, ולהבין על בסיס מה זה הוארך לתקופה נוספת. אין שינוי בחוות דעת אפידמיולוגית, זאת אומרת היא עדיין בתוקף מבחינתו, אני לא הייתי בדיון הקודם אז אני לא יודעת למה הוועדה לא השתכנעה, אבל נתונים גם מישראל וגם מהעולם, וגם CDC פרסם, שמראה שלא מחוסנים, נדבקים יותר ומדביקים יותר, וזה מגמות כלל עולמיות שנראה, וגם אלה שכן מאומתים ויחד עם זאת מחוסנים ועם בוסטר ובכלל מנה רביעית, אז התחלואה הקשה שם הרבה יותר נמוכה,

מבחינתנו החיסונים והכלי הזה של בוא נקרא לזה תו ירוק, חיסונים ובדיקות, כן נתנו שכבת הגנה, אין שינוי, שוב אין לי נתונים חדשים מחוות הדעת הזו, אבל אני יכולה כן להגיד כן חדש, שבסך הכל במדינת ישראל, מחוסנים ומחלימים נכון להיום יש כמעט 80% מהאוכלוסייה, 75%,

זה אומר שיש בסך הכל בערך 20% אנשים שלא חלו ולא חוסנו, אז אם יסתכל צוות ההוראה, אז באמת גם פה האחוז נמוך בצורה משמעותית. אני לא יודעת בדיוק את הנתונים, אני יכולה תיכף להסתכל, אבל אנחנו יודעים שמבחינת עובדי הוראה, רובם כן התחסנו. מה זה אומר אם 80% לכאורה הם מחוסנים בצורה זו או אחרת, ואנחנו עם 4,000 חולים ליום, חסינות עדר זו אשליה? זו שאיפה שלעולם לא נגיע אליה? אנחנו יודעים שגם מחוסנים נדברים, אבל שוב, התחלואה הקשה, והא-סימפטומטית, תחלואה תסמינית ראינו אותה הרבה פחות. אבל אנשים מתים בכל שבוע, הם לא מחוסנים? התחלואה הקשה והפטירות, הם יותר בקרב לא מחוסנים, זה נתונים של חטיבת רפואה, אני יכולה תיכף לברר, אבל כן זה בעיקר אלה שלא מחוסנים, או שהחיסון לא בתוקף, שלא עשו מנה שלישית או מנה רביעית. המועילות החיסונית היא דועכת עם הזמן, יכול להיות שהעולם ייכנס לרוטינת חיסונים כזו או אחרת, זה יכול להיות שלא, זה תלוי נורא גם בווריאנטים. כרגע הווריאנט הקיים, ווריאנט האומיקרון וגם ה- BA2 לא מראים איזה שהיא חמקנות חיסונית. זה הדבר באמת המרכזי שאנחנו נמשיך לעקוב אחריו בצורה משמעותית, התחלואה הקשה והמאושפזים קשה, וזה יהיה אינדיקטור עבורנו לראות אם יש איזה שינוי מגמה.

באמת את יודעת, מערכת החינוך מסתכלת קדימה לעבר הקיץ, בגרויות הקיץ וכו', האם יש לנו איזה שהיא סיבה להעריך סכנה מגל נוסף וכו', זה דבר שמדברים עליו? תיאורטית ברור שכן, אבל זה משהו שנמצא באופק? כרגע לא, שוב גם ה- BA2, הווריאנט כביכול חדש, מה שרואים שהוא מאוד,

קצת אולי יותר מדבק מה- BA1 אבל מאוד דומה במאפיינים שלו מבחינת התמודדות החיסון ונטרול הנוגדנים. אז אין כרגע הסתכלות קדימה, אבל לא יודעת, בשנתיים האחרונות כולנו היינו שותפים לדינמיקה הזו שגם תקפה אותנו מכיוונים לא צפויים, אנחנו כרגע לא מעריכים שיהיה משהו דרמטי בזמן הקרוב, אבל שוב אין נביא בעירו, אז אני לא.

להשלמה יש לנו מלחמה במקום זה,

כן אין פה רגע מנוחה. דניאל את רוצה להתייחס למצב המשפטי? כן שני דברים שהם מאוד חשובים. ואחר כך אני אבקש את אריה מור בזום, שיהיה זמין לנו. דבר ראשון לגבי הצגת חובת תו ירוק, בתקנון גם הסברנו את זה בפעם הקודמת בוועדה, אין חובת הצגת תו ירוק בכניסה למוסדות חינוך, ביטלנו את זה כבר בפעם הקודמת. מה שיש עכשיו, זה באמת לפי התקנות הנוכחיות, חובת בדיקה למורים שהם לא מחוסנים, לא מחלימים, באמת כל 84 שעות, או PCR במסגרת מגן חינוך, ומה שקורה זה שאנחנו תמיד ראינו כהסדר משלים של הדבר הזה, למתווה חינוך של בודקים לומדים, לחובה שחלה על תלמידים לבדיקות של פעמיים בשבוע, ובאמת כמו שאפרת אמרה, בגלל שהמתווה עתיד לפקוע ב-10, אז אנחנו לא רואים סיבה להמשיך את החובה הזאת גם לגבי מורים, זאת הסיבה שבאמת שניהם עומדים לפקוע ביחד. עוד משהו שהוא מאוד, מאוד חשוב, המתווה אומנם פוקע, אבל צו בידוד בית, יחול באופן רוחבי על כל הלא מחוסנים, לא מחלימים, וחובת הבידוד שתיקבע לגביהם.

תסבירי.

עד עכשיו היה המתווה של פטור מבידוד לתלמידים, חל באמת רק על תלמידים שלומדים במסגרות חינוך אם הם עושים תנאים כאלה ואחרים. אנחנו עתידים להשוות את המצב המשפטי בהקשר הזה, לגבי כל יתר האוכלוסייה שהיא לא מחוסנת או לא מחלימה, זאת אומרת שאם ייקבע לגביה, או כלל הנראה ייקבע לגביה שהיא חייבת חובת בידוד אם יש לה בן בית מאומת, החובה הזו תחול גם על תלמידים.

אם כל האוכלוסייה הלא מחוסנת והלא מחלימה, ייקבע לגביה בצו, שזה כנראה מה שייקבע, שהיא תהיה חייבת בבידוד, אם יש לה בן בית מאומת, אז ההסדר הזה יחול גם. אז בואי תני לי לחזור על זה כדי לראות שהבנתי. אנחנו מדברים על המצב הצפוי מ-10 למרץ ואילך, אז אמרנו שחובת עטית המסכות, היא השינוי העיקרי או הדבר העיקרי שממשיך. רגע סליחה, גם בהקשר הזה, חובת עטית מסכה קבועה בתקנות חינוך מכיתה א' והתקנה הזו גם היא פוקעת ב-10. זה אומר שחובת מסכות תהיה לפי צו בידוד בית, וצו בידוד בית קובע שהיא מעל גיל 7. זאת אומרת חובת המסכות תהיה מגיל 7?

לציבור פחות משנה לפי איזה צו, אבל זה יהיה מגיל 7 ולא מתחת, זה דבר אחד. דבר שני, סיירתי אתמול דרך אגב עם יו"ר הוועדה, עם שרן בבית ספר בכיתות א', ב' וראינו שמירה לא רעה, גם היום על נושא המסכות, כלומר זה בהחלט צריך לציין את זה, היינו במספר בתי ספר אבל גם אצל הילדים הצעירים. מה שאת אומרת, שהבדל שיהיה, שהוא לא נגזר ממערכת החינוך אבל הוא הבדל רוחבי, שאוכלוסייה ששמענו עכשיו שהיא קצת פחות מ- 20% מהציבור, שהיא לא מחוסנת ואיננה מחלימה, בעצם במידה ויש בן בית שהוא חולה, תידרש לבידוד, מה שהוא לא נכון לגבי מחוסן או מחלים. אז אם יש לנו לצורך העניין, ילד במערכת החינוך, שאב, הורה, לא משנה, הוא חולה, אז הוא יידרש לבידוד בית, להבדיל מזה שהוא מחוסן או מחלים שלא יידרש, אמרתי נכון? אז זהו, לא בדיוק, שני דברים בהקשר הזה. דבר ראשון, יש הסדר גם לגבי היום בצו, גם לגבי מחוסנים, שאם יש להם סוג של בן בית, אם הם מטפלים בקטין מתחת לגיל 12 או בחסר ישע, גם הם חייבים בבידוד, לפי סעיף מסוים בצו יב', אז זה דיי הסדר שכבר לגבהים, אם יש להם מגע הדוק ומתמשך, והם מטפלים באמת בקטין, או שהם נמצאים בבית עם קטין,

זה היה אגב לכל אורך האומיקרון. מה חובת בידוד? חובת בידוד גם למחוסנים ומחלימים, שמטפלים בקטין מתחת לגיל 12 או בחסר ישע. מה מוגדר מטפלים? אם יש לך ילד בן 10?

אגב זה גם לא מטפלים, זה שוהים במקום הבידוד, זה יכול להיות גם אח,

אם הם שוהים במקום הבידוד עם קטין שהוא מתחת לגיל 12 שהוא חולה, או חסר ישע שהוא חולה, גם הם לאורך כל תקופת הגל, היו חייבים בבידוד. אבל אם הוא מבודד בבית? אז יש שם הסדר בצו לגבי הספירה, ומתי הם יכולים לצאת ממנו. אז הם לא שוהים איתו, אם הוא בחדר נפרד והכל נפרד זה לא נחשב שהם שוהים איתו. נכון רק אם מטפלים בו, לכן שאלתי. זה משנה לגבי הספירה, ממתי היה המגע האדוק. אם אין הפרדה אז הם שוהים איתו. זה משנה כן ממתי היה המגע ההדוק האחרון, משם סופרים את הבידוד, אז זה הסדר שכן חל לגבי מחלימים. התיקון הזה הוא כרגע זה משהו שכרגע נעשה, זאת אומרת שכרגע נעשה בצו בידוד בית, וכן הוא לאור הפקיעה של מתווה חינוך. מה שרציתי להגיד שהוא הכי חשוב, הוא חל היום גם עם מתווה חינוך, זאת אומרת אין שינוי בהיבט הזה, גם במתווה חינוך, תלמידים שהיה להם בן בית מאומת, המתווה לא חל עליהם מתחילתו. מהבחינה הזו אין שינוי, זה היה גם קודם. מבחינתם זה היה קודם וזה ממשיך עכשיו, פשוט ההסדר הוא הסדר שיחול על כלל האוכלוסייה באופן רוחבי, הלא מחוסנת והלא מחלימה. טוב, תודה. אריה מור משרד החינוך נמצא איתנו בזום? כן בוקר טוב. בוקר טוב אריה, סמנכ"ל משרד החינוך ומנהל את כל נושא הקורונה במשרד.

האם אתה יכול לתת לנו תמונת מצב מבחינתכם כרגע, ומה השינוי שאתם רואים מה-10 למרץ מבחינת מערכת החינוך? קודם כל אנחנו נמצאים בתחלואה הולכת ויורדת מיום ליום, משהו כמו היום, 14 אלף מאומתים שאנחנו רואים במערכת, מגיל שלוש ומעלה, אין לנו נתונים מאפס עד שלוש, נתונים של מוסדות, ולכן אנחנו לא יודעים את הנתונים הללו, זה משהו כמו 3,000 מאומתים של צוותים, שזה גם כן ירידה משמעותית, אני מזכיר שהיינו בערך 100 אלף, 120 אלף לפני חודש וחצי, חודשיים. זהו,

כמו שאמרה דניאל נדמה לי אם אני לא טועה, כמו שאמרה, אנחנו נמצאים במתווה עד יום רביעי האחרון, הבדיקה האחרונה של לומדים ונבדקים, בגני ילדים והיסודי בלבד, חטיבות הביניים והעל יסודי אין צורך בבדיקות. למעשה אנחנו רואים תמונה של אחוז המחוסנים והמחלימים עולה מיום ליום, אנחנו משהו כמו 70% בחטיבות הביניים והעל יסודי, ב- א' עד ו' כבר ב- 68%, ובגני ילדים אנחנו ב- 46%. כלומר כל יום זה הולך ועולה, גם מבחינת המחלימים ומחוסנים, למרות שרמת ההתחסנות ירדה.

ואנחנו מבינים אריה, שהחל מה-10 במרץ בעצם, ההתנהלות במוסדות החינוך היא רגילה למעט מסכות,

אנחנו אומרים נכון מבחינתך? כן, כן. אנחנו מתכווננים, לפחות זה גם המסמך שקיבלנו ממשרד הבריאות, מתכווננים להשוות לחלוטין את התנאים לשאר האוכלוסייה, עם ההקלה של אם תהיה הקלה בהיבט של הבידודים. אנחנו אומרים שא', עובדי ההוראה שכרגע שם, יש 81% מחוסנים ומחלימים זה הנתון, הם לא יצטרכו לבצע כמו כל האוכלוסייה את אותן בדיקות פעמיים בשבוע, אותם לא מחוסנים ולא מחלימים, תלמידים לא יצטרכו לבצע את אותן בדיקות פעמיים בשבוע כמו שעשינו בנבדקים, ולמעשה חולה מאומת או אם הוא מאומת, או אם יש לו תסמינים, אנחנו מנחים שמי שיש לו תסמינים, חום, לא מרגיש טוב, לפי התסמינים של משרד הבריאות, שלא יגיע לבית הספר וילך לבצע את הבדיקה ויישאר בבידוד, ואם יש תלמיד שיש לו אח, או הורה או כמו שאמרה דניאל בקרבה ראשונה בבית, אנחנו מבינים שבדירות זה נורא קשה לייצר בידוד בחדר רק למבודד, ולכן על פי התקנה, הם היחידים שיהיו חייבים בבידוד. למעשה אנחנו מפסיקים לחלוטין בין הגלים כרגע, בתקווה שלא יבוא גל נוסף, את כל מה שקשור בחקירת מגעים, ומורידים את העבודה של המשלט לאפס כמעט, רק ליצירת תמונת מצב של נתונים בלבד. בסדר גמור, תודה רבה אריה, מאה אחוז, נקווה שאנחנו ממשיכים את המגמה הזו לכיוון של הפסקת תחלואה. אני אבקש מאורן פסטרנק שרצה להתייחס, אמור להיות איתנו בזום. אורן שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, תודה רבה אדוני מ"מ היו"ר, אני אתייחס למספר נקודות ברשותכם. נקודה ראשונה, בדיקות: לגבי בדיקות צוותי מוסדות החינוך, דובר פה על כך שיש הצדקה ומדברים על כל מיני מחקרים בעולם. אני מבקש מחברי הוועדה ומנציגי משרד הבריאות, פשוט לפתוח את הדשבורד של משרד הבריאות, הנתונים שם מאוד ברורים ואין צורך לנדוד מעבר לים. כמות המאומתים מקרב המחוסנים, נתון מנורמל 1 ל-100 אלף, על פי נתוני משרד הבריאות, אני מניח בצד את הנרמולים שלנו האזרחיים, וסומך את ידיי כרגע על נתוני משרד הבריאות, הם חד משמעותיים. יש יותר מאומתים, יותר נדבקים מקרב המחוסנים, ולכן אין שום הצדקה אפידמיולוגית לאותן בדיקות, שכרגע אני מבין שמבטלים ב-10 לחודש וטוב שכך, אבל חשוב שהדברים ייאמרו, וחשוב שתבדקו את הדברים בדשבורד של משרד הבריאות. מה אתה אומר אורן, שמחוסנים נדבקים יותר מלא מחוסנים, זו טענתך? חד משמעית, אפשר להסתכל עכשיו,

תשימו בלפטופ. טוב אפרת, תרשמי לך ונשמע אותך עוד מעט. חכה שנייה אלון, אני רוצה שהוא ישאל את כל שאלותיו ברצף. רגע אפרת, סליחה. אורן, מה שאר השאלות שלך, כן. אז אחד, אמרתי 1 ל-100 אלף מנורמל, מחוסנים מאומתים יותר מאשר לא מחוסנים, דרך אגב, המחוסנים לא בתוקף הם הכי פחות מאומתים, אז קחו את זה לתשומת ליבכם, בטח שאין הצדקה לדרוש בדיקות. מול האומיקרון החיסון לא מייצר הגנה, לפחות לא מולו, אנחנו עדיין לא יודעים את הנתונים לגבי הזנים הקודמים, כי משרד הבריאות כבר שלושה חודשים, מונע מאיתנו לקבל את המידע, אבל תיכף הזמן יעבור ונוכל לתבוע את המידע לפי חוק חופש המידע בבג"צ, ונדע גם לגבי זנים קודמים. לגבי האומיקרון אין שום הגנה ולכן אין שום הצדקה לבדיקות האלה, הדברים מוכחים וזה מופיע באתר של משרד הבריאות, זה אחד. שתיים, לגבי כל נושא הבידודים, אני מאוד מודאג ממה שעכשיו נאמר פה. למעשה אנחנו שמחים שמבטלים את המתווה ולא דורשים מילדים עכשיו להיבדק פעמיים בשבוע, אבל בעצם מה שמשרד הבריאות מבשל לתלמידי ישראל, שמרגע זה, כל תלמיד שהוא לא מחוסן והוא ייחשף למאומת, אז נחזור לשיטה של עוד פעם בידודים בבית, ששוב לפני שנייה הסברנו,

זה לא השתנה - - - דניאל, אתן לכם להתייחס בסוף. אני שומע את השאלה אני אגיב, אני מבין מה שאתם אומרים, אתם אומרים לא שינינו כלום, להיפך, עד עכשיו לכאורה כאילו נתנו פטור מהבידודים, כי עשינו בדיקות פעמיים בשבוע, עכשיו הם לא ייבדקו פעמיים בשבוע אז הם פשוט צריכים להיכנס לבידוד, אוקי, אם אתם חושבים שמישהו צריך להיכנס לבידוד, למרות שאין לו סימפטומים, רק בגלל שהוא נחשף למאומת, אין שום בעיה, מחוסנים ולא מחוסנים כאחד.

תיכנסו לאתר משרד הבריאות בדשבורד, אין הבדל, אתם מנסים לייצר איזה אבחנה בין קבוצות אוכלוסייה.

דניאל, אני אתן בסוף. אורן בבקשה תמשיך כן, רצית עוד התייחסות?

עכשיו נושא

מאוד קריטי, סטודנטים, קודם כל יש עדיין מוסדות אקדמיים שלא שמעו על ביטול הדרכון הירוק, כמו מכללת הדסה ועוד, שפשוט דורשים עדיין דרכון ירוק מהסטודנטים, זה פשוט מדהים, זה אחד: צריך שתצא פה הנחייה ברורה למל"ג, ולכל המוסדות להפסיק את הדרישה הזאת לאלתר, התקנות בוטלו, זה אחד.

סטודנטים לרפואה, פיזיותרפיה, סיעוד, ריפוי בעיסוק,

עבודה סוציאלית, מה שקורה, זה שמונעים מהם להירשם ללימודים, ומונעים מהם לצאת להכשרות מעשיות, מחייבים אותם בחיסון בתוקף, אפילו לא נותנים להם אופציה של בדיקות, זה פשוט לא יתואר הדבר הזה. ברפואה בבתי החולים באוניברסיטת חיפה ותל אביב ובן גוריון, זה לא איזה מוסד אזוטרי כזה או אחר, הם הוציאו מסמך ואומרים אנחנו לא מעניין אותנו כלום. תודה אורן, השאלה ברורה, יש לך עוד נקודה? כן, אז צריך לוודא. אורן אני אמרתי הנקודה ברורה, יתייחסו. אני לא בטוח שהיא ברורה כי זה מחולק לשניים, פעם אחת הם אומרים אנחנו מסתמכים על איזה חוזר של מנכ"ל משרד הבריאות, עם כל הכבוד, חוזר של מנכ"ל הבריאות לא יכול לפגוע בזכויות יסוד של סטודנטים, ואם רוצים לעשות את זה, אז אנא תעשו את זה בתקנות, ויהיה על זה פיקוח פרלמנטרי ונוכל להתייחס לזה בהתאם, זה אחד. הכניסו את זה בדלת האחורית של חיסוני החובה, וזה נופל בין ועדת הבריאות לוועדת החינוך, וככה זה כבר שלושה חודשים, אני העלתי את הנושא הזה כבר לפני שלושה חודשים בוועדה. הלאה נתקדם לנושא הבא כי ביקשת, נושא אחרון זה נושא המסכות, אני מבין שכולם פה מדברים על זה שאיזה יופי ששמים מסכות, שר הבריאות אתמול או שלשום, צולם ללא מסכה בתוך אוהל סגור, עם כל צמרת משרד הבריאות, ופה אנחנו מהללים ומשבחים את זה שכל הכבוד שתלמידים יושבים שש, שבע שמונה שעות ברציפות בכיתה עם מסכות. חזקה על שר הבריאות, שהוא המבין הכי גדול בישראל בנושא בריאות, אם הוא הולך בלי מסכה במקומות סגורים כנראה שאין צורך בכך. אנחנו עברנו על מחקרים מהארץ ומהעולם, וממש לא מצאנו הצדקה אפידמיולוגית, שטוענת בצורה חד משמעית, שהמסכות האלה מונעות הדבקה. חמור מכך, הרי יש לנו את הנתונים, אנחנו יודעים שכרגע במדינת ישראל, כל התלמידים בבתי הספר, ישבו עם מסכות, ואחוז ניכר מהם אפילו גם מחוסנים, וכולם נדבקו באומיקרון. כולם נדבקו, אין לזה שום משמעות למסכות האלה, הן לא מייצרות כלום, זה אולי משהו פסיכולוגי - - - אורן משפט לסיום, אורן משפט לסיום. בבקשה, אני חושב שכדאי להביט גם בדברים שכתבו בצט"מ במשהו כמו לפני שנה ויותר אפילו, אבל הדברים שמדברים בעד עצמם. אין שום הוכחות שהמסכות יעילות במניעת הפצת הנגיף, זה דברים שכתובים במסמך של הצט"מ, וזה עניין פסיכולוגי ונותנים לאנשים לעשות את זה, כדי שתהיה יותר משמעת, הגיע הזמן להפסיק את הפרסה הזאת - - - אורן אמרתי משפט לסיום ואתה בנאום לסיום, הבנו תודה רבה. משפט אחרון. לא סליחה, אמרתי לך משפט לסיום.

אני מודה לך על הדברים, יש פה שאלות רציניות, אפרת ודניאל התייחסותכן. אני לא יודעת כמה זה רציני - - - אפרת, תורידי את המסכה. אני יכולה להוריד מסכה? שלא יגידו שנציגת משרד הבריאות דיברה בלי מסכה. אני מרשה לך להוריד מסכה כדי לענות, כן. אז קודם כל אני לא מכירה שום אמירה של הצט"מ שמסכות לא יעילות בהפצת הנגיף, המסכות זה הכלי היעיל מתחילת המגפה הוא היה והוא מוכח, נכון שהוא לא יכול במאה אחוז גם לעצור את ההתפשטות, אבל להגיד עכשיו בלי מסכות באופן חד משמעי וגורף, זה בהחלט משהו שהוא - - - אני רוצה לחזק את דברייך, שבארצות הברית ישנן מדינות שאין חובת מסכות, וההדבקה שם היא לאין שיעור יותר גבוהה באותן מדינות שמקפידות על זה.

רק תני לנו צפי, כי השאלה הזאת כן נשאלת, אנחנו נשאלים אותה, האם אתם מתכננים קדימה,

חודשיים,

מה צריך לקרות כדי שחובת המסכות תרד?

אנחנו דיברנו על זה לפני רגע שעדיין יש כמה אלפים מאומתים ביום, ונפטרים, וגם חולים קשים, ואנחנו בסופו של דבר צריכים גם לחשוב באמת על האוכלוסייה הזאת שאנחנו רוצים להגן עליה ולשמור עליה, ולעשות פה עדיין איזו שהיא ערבות הדדית, וגם שוב, מה שאנחנו כרגע רואים, אני לא יכולה להגיד לך שבוע,

בחודש הקרוב, מבחינתנו עדיין, אם יש איזה שהוא כלי שהוא נשאר והוא יעיל ואנחנו רואים שהוא עדיין בשימוש ונפוץ בכל העולם, זאת אומרת ישראל לא חריגה בנוף הזה, אז זה מבחינתנו העמדה שלנו, עדיין להמשיך לשמור על מסכות. שוב זה במבנה, זה לא בשטח פתוח, גם כן, אנחנו עוד מעט נכנסים לקיץ, אז בחוץ אפשר כמובן בלי מסכות, אבל תחשבו שאין שום הגבלה על התקהלויות, אין שום הגבלה על כלום בערך. אפרת, תתייחסו לשאלות נוספות שהיו כאן. שנייה על המסכות, אני בהפרעה קטנה רק לעניין המסכות, אומנם התרגלנו ואומנם זאת הגבלה יחסית קטנה, אבל אני אומרת זה לא שצריך לקרות משהו כדי שנוריד את זה, אלא בכל אופן כשמחדשים את ההגבלה הזו, שהיא כן הגבלה על החירות של האנשים, צריכים להביא את הנתונים שמצדיקה אותה,

אנחנו יודעים באופן כללי שזה יעיל, צריכים להביא את הנתונים. אומנם זה כרגע מבחינתנו פורמלית במה שאצלנו פוקע ב-10 במרץ, וזה יחול מתוקף צו בידוד בית, אבל גם בוועדת הבריאות כשמאריכים את זה, זה משהו שצריך לבוא ולהראות את היעילות שלו, ואת הצדקה, כי זאת הגבלה שמחדשים אותה, ואנחנו כבר התרגלנו,

אנחנו לא צריכים להראות משהו כדי שזה יפסיק לחול, אלא להראות משהוא כדי שזה ימשיך לחול. גם גופי הבריאות המובילים בעולם עדיין תומכים בעטית מסכה. כנראה יש נתון. אוקי הנקודה ברורה. אז אני אגיד שוב, האמירה הזו להגיד גם במסמך של הצט"מ, אז אני לא מכירה, אם חבר רוצה לשלוח אני אשמח לראות את זה, אבל אני לא מכירה את האמירה הזו, וגם לגבי האמירה של הדשבורד של משרד הבריאות, כי להגיד זה בסדר, להגיד 1 ל- 100 אלף זה יפה, אני גם יכולה להגיד הרבה מאוד דברים שלא בהכרח נכונים, אבל זה לא נכון, גם לא התייחס לשום קבוצת גיל. הנתונים שוב, גם בחוות הדעת האחרונה שראיתם, הנתונים אחרים לגמרי, מחוסנים, להיפך כשאתה מנרמל, אתה רואה בצורה משמעותית שזה שונה וזה הרבה ,הרבה פחות מלא מחוסנים. אני מסתכלת פה על הנתונים, ואני רואה ש-1 ל-100 אלף מעל לגיל 60 בטבלה של משרד הבריאות, זה אחד לאחד אותו דבר, במאומתים, לא בחולים קשה. אז צריך להסתכל, קודם כל גם במחוסנים, יש לנו מחוסנים ותיקים, יש לנו מחוסני בוסטר, ויש לנו מחוסני מנה רביעית, אז בבקשה להסתכל. מחוסנים ולא מחוסנים זה אותו דבר. כן אלון. אני רק רוצה לומר, שאני תוך כדי דיבור בדקתי ביעילות החיסונים בחו"ל מה הם אומרים בקשר לזה, ואין ספק שדעת משרד הבריאות היא נכונה, והחבר שדיבר עכשיו מעלה שאלות חשובות, אבל אין בסיס עובדתי, לפחות השוואתי, אנחנו בניסוי בינלאומי ולא שמעתי שיש נתונים אחרים מחו"ל שמעידים אחרת, ו- CDC עדיין עומד לצידכם, ולכן חבל שאנחנו נשנה על פי הרהורים שאינם מבוססים,

נתונים אמפיריים ולא על שום דבר. בטח לא בשלב הזה. תגידי אפרת, הייתה פה שאלה על עבודה מעשית.

אבל מסכות מבד, הרבה פחות מול אומיקרון. סוגיית העבודות המעשיות, היא עלתה פה כמה פעמים בוועדה,

הכשרה מעשית וכו', על ההגבלות שמוטלות עליהם באוכלוסיות הרגישות,

האמת פעם ראשונה שאני שומעת את זה. אני מבינה שכן עולה סוגייה של תו ירוק וולונטרי, אני יכולה להפנות למשרד המשפטים בהקשר הזה, אולגה פה בזום, אבל מבחינת התקנות כמובן התקנות פקעו והן לא קיימות. אבל כן אולי להגיד על זה מילה, דווקא בחוק החדש אחרי תיקון 11, יש הוראה מפורשת, שהיא מתייחסת לנושא של קביעה בתקנות של הגבלות, לעניין באמת אבחנה בין מי שהוא עם תו ירוק מה שאנחנו קוראים,

מחלים בבדיקות, ויש שם קביעה מפורשת, שאי אפשר לקבוע הגבלה שהיא רק למחוסנים ומחלימים, והיא לא נותנת את האופציה לבדיקה, כי גם כחושבים שיש הצדקה, צריך לתת את האופציה של בדיקה, זה בכלל נשמע לא חוקי.

שזה לא היה זה, שאנחנו מבקשים שתמיד תהיה אופציה של בדיקה כחלופה לחיסון או להחלמה.

אבל גם כמשהו וולונטרי לא צריך לקבל את זה, אם המחוקק נתן דעתו לדבר וקבע שזה לא חוקי, לייצר אבחנות מהסוג הזה, ולא לאפשר אופציה של בדיקה, כי זה כבר מתקרב לכפיית חיסון, או להטלת סנקציות בעצם מסוימות על מי שבוחר לא להתחסן. אני רוצה רק להגיד, ביררתי בדיוק את הנתון הזה, אז הנתון הוא לא נכון, לפי הדשבורד נכון לאתמול, חולים קשה פעילים ל-100 אלף מעל גיל 60, יש לנו 147.9 לא מחוסנים, 47.9 מחוסנים לא בתוקף, ו-13 מחוסנים בתוקף, כלומר מחוסנים יותר בסדר גודל שלם; חולים קשים פעילים מתחת לגיל 60, 2.3 לא מחוסנים, 2.3 מחוסנים לא בתוקף ו-0.9 מחוסנים. הפערים ברורים וקיימים, וזה לא נכון, האמירה 1 ל-100 אלף הזה אני לא יודעת מאיפה זה.

הוא אמר על מאומתים, על מאומתים אני רואה שזה נכון,

לא על חולים קשה. בואו נעצור את הדיון כאן, תמי אם את מוכנה בבקשה להקריא את התקנות לפני שאנחנו מצביעים עליהם. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון מס'

התשפ"ב-2022 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

23, 24 ו-25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), ולאחר שהתקיים האמור לסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, (אישור בדיעבד) מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 12 1.בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) במקום תקנה 12 שהיא תקנת התוקף יבוא: 12.תוקפן של תקנות אלה עד יום ז' באדר ב' התשפ"ב (10 במרץ 2022). תודה רבה, אנחנו נצביע עכשיו על התקנות. הצבעה בעד, רוב נגד, אין נמנעים, אין התקנות התקבלו בתוקפן בדיעבד ועד ה- 10 למרץ. תודה רבה, הישיבה ננעלה. הישיבה ננעלה בשעה 10:07.